שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, 18 בנובמבר 2020, ב' בכסלו תשפ"א. על סדר היום הצעת תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)(תיקון), התש"ף-2020. אני מודיע בתחילת הדיון: גם אני לא רוצה לאשר את התקנות כמו ששר האוצר לא רוצה לחתום על הצו.

יודעים למה? למה כולכם מבוהלים? כי משרד החקלאות קוקו. אם הוא היה מודיע לי שהוא מחזיק את הצו לפני שבועיים גם אני לא הייתי משחרר למשרד האוצר את מה שעשיתי לו כאן בוועדה. אז אני מעריך שיש עוד דברים של האוצר שיגיעו לוועדה. לא, זה ייקח זמן וחבל. אנחנו מקיימים פה דיון מהותי. אנחנו נשמח. אנחנו נדבר על התקנות ואם יישאר תהיה לנו אמירה קשה לגבי מחיר המטרה. אני לא מביע עמדה, שלא תבינו אותי. יש משא ומתן שימוצה - - אינטנסיבי. - - אי אפשר להפעיל כוחנות בקטע הזה. כולם רוצים מחיר חלב זול אבל גם רוצים להשאיר את הענף הזה חי, לא לחנוק אותו. אין מסכים יותר ממני עם דבריך. אל תפריע לי כי לא שומעים אותך בפרוטוקול. צריך רשות דיבור עם שם. לכן אני אומר לכם: יש משא ומתן וצריך למצות אותו. האוצר לא יכול להתנהל בצורה כוחנית

יש עוד שחקנים בזירה. מי מציג את התקנות? אני, כבודו. תציג את עצמך, בבקשה.

ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ראשית אני רוצה לברך את מנהלת הוועדה החדשה. זה דיון ראשון שלי איתה. בהצלחה. היא כבר הצליחה. ברור. הצלחה שלה, הצלחה שלנו. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לתיקון תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסת חלב)(תיקון), תשפ"א-2020. במסגרת התיקון אנחנו מבקשים כמה דברים מהותיים שעלו מהשטח. אני אקדים ואומר שהתקנות עברו, כנדרש בחוק, התייעצות עם המועצה, פרסום הערות הציבור. כל הגורמים בענף החלב שמו ידם על התיקון. אנחנו מבקשים לעשות כמה תיקונים טכניים באופן מסירת הודעה ליצרני חלב, ליישר את התקנות עם הקדמה ולהעביר הודעות דרך דואר אלקטרוני ודרך אתר מועצת החלב. אנחנו מבקשים לעשות תיקון באומנה חלקית. ב-2016 התפרצה מחלת פרוצלה במושב גילת וחלק מהיצרנים נאלצו לא למלא את מלוא מכסתם. אנחנו מבקשים להכניס תיקון שיאפשר אומנה חלקית. זה מאפשר ליצרן לייצר חלק ממכסתו ברפת אחרת, ועוד אנחנו מבקשים להסדיר את העברת המכסות בענף הצאן. בפרקטיקה זה למכור את המכסה שלו למישהו אחר. זה לא למכור.

אם הפרה שלו חולה איך הוא ייצר את החלב?

בגלל שהרפת חולה עד שממגרים את המחלה ברפת ולא כל הרפת חולה - - אה,

אם כל הרפת חולה אז יש לו מנגנון קיים שהוא יכול להעביר את כל החלקה. מה אכפת לך, אני שחררתי. אתה לא חייב - - - אין לי בעיה עם מכירת המכסות. נתחיל את הקריאה סעיף-סעיף ואם יהיו הערות או שאלות גם מצד האורחים נדבר בהמשך.

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב)(תיקון), התשפ"א 2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו- 38 לחוק תכנון משק החלב, התשע"א 2011 (להלן,

לאחר התייעצות עם מועצת החלב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 8 בתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד 2014 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 8, במקום תקנת משנה (ד) יבוא: "(ד)הודעות לפי תקנה זו יישלחו ליצרן בדואר לפי כתובת היצרן הרשומה במועצה, ואם מסר למועצה כתובת דואר אלקטרוני והסכים כי הודעות לפי תקנה זו יישלחו אליו באמצעות דואר אלקטרוני, בדואר אלקטרוני, לעניין זה, יראו יצרן כאילו הסכים שישלחו אליו הודעות באמצעות דואר אלקטרוני אם כתובת הדואר האלקטרוני שימשה להתכתבות ההדדית בינו לבין המועצה במהלך השנה שקדמה ליום ..., אלא אם כן הודיע היצרן למועצה כי אינו מסכים."; אחרי תקנת משנה (ד) יבוא: כאן לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה יש לנו נוסח חדש ואני מבקש מעורכת הדין חגית איגרמן להקריא.

(ה) נוסף על ההודעה לפי תקנת משנה (א) בתחילת כל שנה או עדכונה לפי תקנה 9, תמסור ועדת המכסות לכל יצרן את המידע בדבר המכסה שנקבעה לו גם באמצעות אתר האינטרנט של מועצת החלב, ובלבד שהאתר כאמור מאפשר ליצרן גישה למידע כאמור השמור בו רק לאחר שהיצרן זוהה באופן אישי תוך שימוש באמצעי זיהוי המזהים אותו ומאמתים את הרשאתו לגשת למידע. הנוסח הזה מוכר לך? כן. בעקבות הערה שלנו עלה אתמול - - חסכת לי את השאלה. רק אתמול זה עלה? כן.

אם לא, הייתי שולח אתכם עכשיו הביתה. לא קל לתקן תקנות של נוסח. יש לנו אחריות למה שאנחנו עושים. תסבירי לנו מה הייתה הבעיה ומה התיקון. היום מועצת החלב מפרסמת באתר שלה את שם היצרן, את היישוב שלו ואת המכסה שאושרה לו. בעצם הרצון בתקנות האלה היה לעגן את המצב הקיים בתקנות. אתמול משרד המשפטים אמר שיש פה בעיה של פרטיות, והם רוצים שהמידע לא יפורסם באתר באופן שהוא מפורסם היום אלא שזה יהיה במה שקוראים לו "אזור אישי". כלומר שרק לאותו יצרן תהיה הגישה למידע הזה. יש בזה הרבה שכל. מכיוון שזה היה בהתראה קצרה ניסיתי למצוא נוסח שבעבר קיבל אישור של רמו"ט הרשות למידע ולטכנולוגיה ומצאתי משהו דומה בתקנות אחרות. אם הנוסח הזה משרד המשפטים מסכים?

ההערה היחידה שלי לגבי מה שחגית הקריאה זה שעניין תיקון המכסה יהיה לעניין המועד. כלומר "נוסף על ההודעה לפי תקנת משנה (א)" זה יישאר, ואז: "תמסור ועדת המכסות לכל יצרן בתחילת שנה או במועד עדכון מכסה לפי סעיף 9". כלומר המידע והאזור האישי יעודכן באופן קבוע בתחילת שנה או במועד עדכון מכסה שמוסדר בסעיף 9. המידע שיהיה שם זה אותן הודעות שנשלחות לפי סעיף קטן (א) של - - - סיימנו את הקראת תקנה 8 עם התיקון? כן. יש התייחסויות, הערות לתיקון תקנה 8? אם אין הערות אנחנו נצביע על אישור תיקון תקנה 8. מי בעד?

נמנע- 1. תקנה 8 אושרה. בבקשה, להמשיך. תיקון תקנה 15 בתקנה 15 לתקנות העיקריות, תקנת משנה (ב) בטלה. זה בעצם מוחק את האיסור לאומנה, לשותפות למי שחזר מאומנה. תכף נעשה תקנות משלימות שיאפשרו לו.

תחדד, תסביר. תקנה 15(ב) לתקנות העיקריות קובעת: "ועדת המכסות לא תתיר ליצרן אשר קיבל היתר לייצור חלב במשקו של אחר לפי פרק ה'" זה פרק האומנה "להתקשר בשותפות". ציינתי בתחילת דבריי שאנחנו רוצים לאפשר בתיקון הזה למי שהיה באומנה לחבור בשותפות. לאותו אחד שהיה איתו באומנה? לא בהכרח. אז למה אתה קושר את זה בכלל לאומנה? כי הסעיף הזה אומר שמי שהיה באומנה הפסיק להיקרא יצרן ולכן הוא לא יכול להיכנס לשותפות כי רק מי שהוא יצרן יכול להיכנס לשותפות. לכן עשינו את התיקון.

יש הערות לתיקון תקנה 15? יש לי שאלה כללית לגבי היצרנים והמכסות. אני זוכר שלפני שנה היה דיון עם מועצת החלב ובזמנו גם עם מועצת הלול בדיון אחר לגבי מכסות ביישובים הערביים. אני חושב שכמעט אין מכסות - - אבל זה לא הדיון. אני יודע. אני רק רוצה לשאול אם יש להם רשימה וחלוקה. זה היה דיון לגבי הביצים.

לכן ביקשתי רשות מכבודך אם אפשר לשאול אותם את השאלה הזאת כי זה מאוד חשוב. זה ענף מרכזי. תגידו לרפתנים ממושב פטיש לא לחייג אליי באמצע הדיון. אפשר, אדוני היושב-ראש? בבקשה, אדוני. מי הדובר? איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. אנחנו היום ביום רביעי. אנטנס, אני אתן לו לענות לך אבל לא נחרוג מנושא התקנות כי אין לנו הרבה זמן. בהמשך לשאלה שעלתה פה כל פעם שמגדילים את מכסות החלב יש חובה להקצות מכסות גם ליצרנים חדשים. כאשר מקצים מכסה ליצרנים חדשים יש העדפה למגזר הערבי - - כמו בביצים. אני שמח שזה נעשה. - - וכל פעם נכנסים גם יצרנים חדשים מהמגזר הערבי. יש באתר רשימה? כן, בוודאי.

מי בעד תיקון תקנה 15? הצבעה ההצבעה אושרה. אין מתנגדים, אין נמנעים. התקנה אושרה. תיקון תקנה 28, בבקשה. תיקון תקנה 28 בתקנה 28 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ד), בכל מקום, אחרי "במשקו" יבוא "או בשותפות". זה שוב להסדיר את הנושא.

הוספת תקנה 28א אחרי תקנה 28 לתקנות העיקריות יבוא: "היתר לייצר חלב במשקו של אחר בשל הטלת הסגר 28א. על אף האמור בתקנה 28, ועדת המכסות רשאית לתת ליצרן היתר לייצר חלב במשקו של אחר לפי סעיף 7(ה)(1) לחוק, ביחס למלוא מכסתו או לחלקה, בשל הטלת הסגר או הכרזה על אזור נגוע לפי סעיפים 9 ו- 18 לפקודת מחלות בעלי חיים , התשמ"ה 1985,

ובלבד שהשתכנעה כי מתן ההיתר נדרש בשל משך תקופת ההסגר או ההכרזה,

ובשל מספר בעלי החיים שמתו או הומתו בעקבות התפרצות המחלה שבגינה הוטל ההסגר או הוכרז האזור הנגוע. ועדת המכסות תקבע בהיתר כאמור את משך התקופה שבה יהיה היצרן המעביר רשאי לייצר את מכסתו או חלק ממנה במשקו של יצרן אחר בכפוף להוראות סעיף 7(ה)(1) לחוק, ובלבד שמשכה לא יעלה על ששה חודשים מיום הסרת ההסגר האמור או מיום ביטול ההכרזה האמורה,

בהיתר לפי תקנה זו תקבע ועדת המכסות יצרן אחד או יותר, המתגוררים בסמוך למשקו של היצרן המעביר, שלבקשתו תיוצר במשקיהם מנת מכסת החלב שנקבעה ליצרן המעביר ואת היקף המכסה שתיוצר בכל משק, מספר היצרנים ייקבע בשים לב לצורך להימנע מהשקעות בלתי סבירות במשקיהם לשם ייצור מנת מכסתו של היצרן המעביר או חלקה, זהות היצרנים תיקבע לאחר שמסרו לוועדת המכסות את הסכמתם לייצור מנת מכסת החלב במשקם. תקנות 29 עד 31 לא יחולו לעניין היתר שניתן לפי תקנה זו." בלשון העם: אנחנו מבקשים לאפשר ליצרן שנגזר עליו לייצר פחות ממכסתו בשל מחלה שנקבעה על-ידי החוק שמאפשר לשירותים הווטרינריים, להטיל סגר שבו לא יוכל להכניס פרות חדשות. לצערנו, כשיש פרה חולה נאלצים להמית אותה. אבל כל עוד השירותים הווטרינריים לא בדקו בשתי בדיקות שאין עוד מחלה כדי שלא יהיו עוד בעלי חיים שיחלו, לא מאפשרים לו לאכלס פרה חדשה וכפועל יוצא הוא לא מייצר את מלוא מכסתו. כדי שפרנסתו לא תיפגע וכדי שאזרחי ישראל לא ייפגעו שלא יחסר חלב אנחנו מאפשרים כאן אומנה חלקית, כלומר מנת החלב שנגזרת ממה שהוא לא יכול לייצר, ברפתות שסמוכות לו. המטרה היא שהפרות יתאמנו - - לא רק באומנה, אלא גם במקרה של הסגר.

מה שביקשתם לעשות באומנה אתם מבקשים פה.

יש התייחסויות? מבחינת גובה חלקיות המכסה שרוצים להעביר, האם כשיודעים לומר מראש מה יהיה גובה המכסה כלומר זה כל פרה - - יש לנו נתונים מלאים בעקבות ספר העדר כמה חלב כל פרה נותנת.

זה לא שיש לכם ממוצע לגבי כל פרה אלא הפרה - - יודעים כמה חלב כל פרה נתנה בכל אחת משלוש החליבות. יש דיווחים? יש מאגר ברמה הזאת? ברמה הזאת. אנחנו גם יודעים מי האבא, סבא, אימא. בלי - - - של משרד המשפטים. פה אין חיסיון. ואין סכנה שהרפתן שם קצת מים? המחלבה בודקת את הדברים האלה. בודקים את זה. אוקיי, אין חשש. צריכים לדעת שחלב זה 98% מים. אנחנו כולנו רבים על החלב, ובינתיים 98% גונבים מאתנו למוצרים אחרים. זה התסכול. לפעמים רבים על מה שלא צריך. צריך לריב על מה שצריך באמת. לגבי אותו סעיף (א) בתקנה: האם צריך לכתוב שמספר בעלי החיים זה מספר בעלי החיים שלו? כלומר שיהיה ברור שזה לכל רפת בפני עצמה? כלומר אם האינדיקציה זה לא מספר בעלי החיים שהומתו באופן כללי, אלא באותה רפת שבה הייתה - - זה ברור שזה ברפת שלו. אני לא בטוח שצריך להוסיף את זה. זה ברור כי קובעים את זה ברפת ספציפית. פשוט שיהיה ברור שמתן ההיתר נדרש בשל משך תקופת ההסגר באותה רפת. אני לא רואה בעיה להוסיף אבל זה מאוד מובן. גם ראית במכסה אי אפשר לתת יותר. בסוף יש לו מכסה אז גם אם יש כמה רפתות שיש בהן המחלה זה לא משנה כל אחד עם הכמות שלו ומספר הפרות שהומתו לו. אין באמת משמעות למצב הכולל. אפשר להוסיף אבל, בעיניי, זה מיותר.

אז תוסיפו את הנוסח בהתאם. גל דבוש,

מה יהיה איתנו היום, גל? אוקיי. אנחנו נצביע על 28 כולל ההוספה. וגם על תקנה 3 שהוקראה ולא הוצבעה. תקנה 3? אני קראתי 28 פלוס הוספת תקנה 28א. בסדר, זה מה שהתכוונתי. אם גל דבוש תסתדר והכול יהיה בסדר נעלה אותה אחר כך. רק עוד דבר אחד: בשיחות עם משרד החקלאות הבנתי מהם שתקופת ההיתר תהיה לפי הבקשה של היצרן המעביר והיצרן הנעבר. הנוסח מאפשר את תקופת מקסימום שישה חודשים מיום הצהרת ההסגר והבנו מהם - - זה יכול להיות פחות. - - שהתקופה נקבעת לפי הבקשות. אבל יש תקופת מקסימום. כרגע חצי שנה מיום התרת הסגר. ואם מפסיקים את זה לפני כן זה רצוני.

אם השירותים הווטרינריים מאפשרים לו לחזור לפני כן הוא יעדיף לגדל במשקו.

אנחנו מצביעים על תקנה 3 ו-4 שזה תיקון תקנה 28 פלוס הוספת תקנה 28א למען הסר ספק.

אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 3 ו-4 אושרו. תיקון תקנה 32ח בתקנה 32ח לתקנות העיקריות,

במקום "40,000" יבוא "160,000".

היום כשיצרן בענף החלב, בקר או ענף צאן רוצה לפרוש מהענף יש נוהל שקבוע בתקנות שנקרא "נוהל העברת מכסות בין יצרנים". בתקנות עד היום במכסת הצאן הייתה מנה של 40,000 ליטר. כלומר כל יצרן שרוצה לקנות מכסה יכול היה לקנות עד 40,000. ואז אנחנו מחכים שתהיה התאמה בין הביקוש להיצע. יש לנו סך כול כמות החלב של היצרנים שרוצים לפרוש ואת סך כול כמות החלב שיצרנים רוצים לרכוש במגבלה של 40,000 ליטר לכל אחד. לצערנו, ככל שאין התאמה בין הביקוש להיצע המחיר יורד, ואז הוא מתחיל ב-3.4 שקל או 3.2 שקל ויורד. לצערנו, יש יצרנים בענף הצאן שרצו לצאת מהענף ובגלל המגבלה של 40,000 לא נסגרה - - - והמחיר ירד לכ-70 אגורות מ-3.5 שקלים. זה אומר שהיצרן שרוצה לפרוש כמעט איבד את הפנסיה שלו. מה קרה שנהייתם קשובים? באתם היום עם התקנות וכולם באים לעזור. משרד החקלאות תמיד קשוב. חכמים, היזהרו בדבריכם כי אנחנו נפגשים בצומת הבא. לפעמים החקלאים לא מבינים את זה כעזרה אבל אנחנו תמיד רוצים לעזור. היו לכם 10 שנים בעייתיות אז אל תבלבל לי במוח. משרד החקלאות עם עשור אבוד, תזכור. בהשכלה הגבוהה היה לנו עשור אבוד כשהייתי יושב-ראש ועדת חינוך, ואני מזכיר להם את זה כל פעם. עכשיו היה לנו עשור אבוד במשרד החקלאות. אני מקווה שהוא השתנה. כבוד היושב-ראש, אני לא הבנתי את הנקודה. אני הבנתי אבל תסביר לו שוב. איך המחיר עולה כשמגדילים? אנחנו מחכים שמי שרוצה למכור יהיה סך הכול מי שרוצה לפרוש. אז סך הכול יש לנו מיליון ליטר של אנשים שרוצים לפרוש, ויש כאלה שרוצים לקנות. אבל מי שרוצה לקנות מוגבל ל-40,000. אז למשל, מכיוון שיש מגבלה של 40,000 ליטר אין לנו מי שיקנה מכסות, וברגע שאין מי שיקנה המחיר יורד כדי שעוד אנשים אולי יקנו. ואז המחיר יורד ויורד עד למצב לא נורמלי. אבל יש אנשים שרוצים לקנות יותר אבל התקנה הגבילה אותם. אוקיי. מי בעד אישור תקנה 5 תיקון תקנה 32ח? הצבעה ההצבעה אושרה. בהיסטוריה תוכלו להגיד לילדים ולנכדים שלכם שהתעסקתם גם עם משק החלב, לא רק עם הרכבת, המטרו והתעופה. בשביל זה באנו. תיקון תקנה 42 בתקנה 42 לתקנות העיקריות, בפסקה (3), במקום "15(ב)" יבוא "15(א)". זה תיקון טעות. תסביר. התקנה במקור מפנה ל-15(ב) שזאת תקנה בנושא שביטלנו אותה עכשיו, שיצרן לא ייכנס לשותפות אחרי שהיה באומנה. במקור הכוונה הייתה ל-15(א) שמדבר על כך שיצרן לא ייצר בשותפות אלא אם הוא קיבל היתר. זה הסעיף העונשי והתקנה צריכה להפנות אליו.

ביקשנו לתקן את זה. משרד האוצר איתנו בדיון? לא באו? רשות המיסים. מה זה יעזור לי? ביקשו לא להגיע. הם יודעים למה הם ביקשו לא להגיע. נשמע את רשות המיסים על זה. לא נוותר להם על מחיר המטרה. אם הבנו טוב ביטלנו את האיסור - - ב-15(א) יש איסור לייצר בשותפות אלא אם כן יש היתר של ועדת מכסות. 42 זה הסעיף העונשי שאומר מה דינו של אדם שלא ייצר. אז בטעות זה הופנה ל-15(ב). אנחנו רוצים לתקן את זה ל-15(א) שזה הייצור ללא היתר. זאת התאמה. זה תיקון שמתאים לתיקון הקודם שאישרנו.

וגם ביטלנו את (ב). תודה. יש הערות? מי בעד תקנה

תיקון תקנה 42? הצבעה ההצבעה אושרה אין מתנגדים, אין נמנעים.

סעיף 7, בבקשה. תקנה 7 זאת הוראת מעבר. אנחנו מבקשים להתקין פה הוראת מעבר שמבטלת את התהליכים שהתחילו כדי לייצר כרונולוגיה ולאפשר לתהליך החדש של התיקון ל-160. כי כרגע אנחנו נמצאים בהתאם לחוק בהליכים של 40-40 שלא אמור להסתיים, ולכן אנחנו מבקשים להתקין תקנת מעבר שתעצור את התהליכים הקיימים ונתחיל את התהליך החדש. הוראת מעבר הליך להעברת מכסות של יצרני חלב עיזים או של יצרני חלב כבשים, שהחל לפי תקנה 32ז(ב) לתקנות העיקריות ובמועד פרסומן של תקנות אלה טרם הועברו לפיו מכסות לפי תקנה 32ז(ה) - בטל. כלומר אנחנו רוצים לבטל את התהליך הקיים - - זה אומר שמיום פרסום תקנות אלה מתחילים לעבוד לפי הנוהל של 160,000. ברור. יש מושג בצומות: פורענות

וצומות של שמחה מקדמים. אז אנחנו מקדימים את זה וטוב שכך. יש הערות להוראות המעבר? מי בעד אישור תקנה 7, הוראת המעבר?

אין מתנגדים, אין נמנעים, הוראות המעבר והתקנות אושרו. כולכם ממשרד החקלאות?

מועצת החלב. באתם לראות שלא גונבים אתכם. ואין לכם מה לומר? בעניין התקנות? בגלל מה שעשינו עכשיו פה. יש לנו מה לומר. לא, התקנות האלה.

בבקשה, תגידו. איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. אנחנו רוצים להודות ליושב-ראש שכינס את הוועדה בלוח זמנים קצר לאשר את התקנות האלה.

הן תקנות חשובות שיאפשרו ליצרנים שנמצאים בבעיה להתמודד טוב יותר עם הבעיה.

לשנות ולתקן עיוותים. אלה תקנות שכבר ארבע שנים מסתובבות בדיונים בכנסת ולא בכנסת - - בכל התפקידים שלי בשני העשורים האחרונים בכנסת הרגשתי קבלן שיפוצים תמיד זה מגיע אליו משתחרר משהו, כמו אינסטלטור שמשחרר סתימות. אנחנו מבינים את זה ומודים לך וכמובן לשר החקלאות ולמנכ"ל. חיכיתי שתגיד את זה כי אם הם לא היו מבינים את התקנות ארבע ראשי ועדות כלכלה לא יעזרו לך. אז אתה מודה למשרד החקלאות. למשרד החקלאות וליושב-ראש ועדת הכלכלה והחברים הנכבדים. הסכמת עם העקיצה שלי על האזור האבוד? אתה לא חייב לענות, עזוב. אנחנו תמיד עם הפנים קדימה. לפני שאני נועל את הדיון גלעד קצב, משרד האוצר. אשמח לענות על כל שאלה. למה באמצע המשא ומתן על מחיר המטרה אתם

אתם יודעים מה ההשלכות של זה? בשבועות האחרונים אנחנו במשא ומתן מאוד מתקדם עם משרד החקלאות והמגדלים. כאשר המשא ומתן הזה יבשיל להסכמות ודברים שנוכל לראות עין בעין אנחנו נשמח לקדם את המשך התקנות של מחיר המטרה.

קשה לי להגיד לוחות זמנים. אנחנו אמורים להיפגש היום למשא

אני מאוד מקווה שתהיה שם פריצת דרך ונוכל לסיים. מאחר שאנחנו ברפת אתה נוהג מנהל החליבה אז אני אשאל עוד שאלה: מה התאריך, לדעתך, שאם אתם לא מגיעים להסכמות ולא מאשרים את הצו הופך את משק החלב למופקר? אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת. מועצת החלב, אם לא מאשרים את הצו מה התאריך הקריטי מבחינתכם? לפי החלטה של ועדת הכלכלה, ב-31 בינואר נגמר - - האוצר לא יודע את זה? לא רציתי לומר לו את זה. ב-31 בינואר נגמר תוקף המנגנון ואנחנו צריכים לבקש הארכה והסכמת השרים ובאישור ועדת הכלכלה. כמו שאמר גלעד, אנחנו מנהלים משא ומתן אינטנסיבי עם רצון טוב בניהול ובמעורבות ישירה של מנכ"ל משרד החקלאות שזה לא מובן מאליו, וכולנו רוצים להגיע לסיכומים ולהסכם. יכול להיות, מכיוון שזה נושא מורכב שהזמן לא יספיק, צריך לקבוע שאם בעשרת הימים הקרובים לא נגיע להסכם להתכנס ולבוא לוועדת הכלכלה ולקבל את ההארכה. מה עמדת משרד האוצר בהסכם הזה? הם מחזיקים את הצו. הם במשא ומתן, הם מפעילים מנופים. האוצר כבר הביע עמדה? הם מנהלים משא ומתן. מבחינתו שהצו ימות. לא רוצה הסכם.

זאת לא הכוונה. אנחנו יושבים עם המגדלים ועם משרד החקלאות במשא ומתן אמיתי ובשום לב כדי לתת ודאות ארוכת טווח לחקלאים במידה שנצליח להגיע להסכם. אנחנו יושבים עם חלק גדול מהאנשים שנמצאים בוועדה, ואני מציע שנמשיך להתקדם בערוץ הזה.

אני שמח שאתם מתקדמים במשא ומתן וטוב שכך, זאת הצהרה חשובה. רק בוא נרגיע את כל הנוגעים בדבר ואת כל הסובבים כאן. מה עמדת משרד האוצר? לא להתערב במחיר המטרה, אלא לתת לכוחות השוק לקבוע?

עדיין מאמינים - - עמדת האוצר היא להמשיך במשא ומתן המתקדם שיש כרגע ולהגיע להסכם. יש לך סיכוי להתחרות בביבי בראיונות. אדוני היושב-ראש, אסור לנו להגיע ל-31 בדצמבר למחיר מטרה. בגלל זה השר פנה לשר האוצר,

צריך לקבוע תאריך שאנחנו מגיעים לדיון בוועדה גם אם מגיעים להסדר וגם אם לא. אוקיי. נעשה כך: קודם כול נודיע לפרוטוקול אחרי ההצבעות שהתקנות אושרו. לגבי הצו שקובע את מחיר המטרה אני מצד אחד מברך וקורא למשרד האוצר להיכנס למשא ומתן אינטנסיבי עם המגדלים ועם משרד החקלאות. אנחנו נקיים דיון מעקב. אנחנו עכשיו ב-18 בנובמבר, ואני נותן לכם עד סוף חודש נובמבר להגיע אליי עם תשובות מה קורה. אם יש הסכמות מה טוב, אם אין הסכמות להודיע לוועדת הכלכלה באיזה מצב נמצא המשא ומתן. גם אם לא מתקיים משא ומתן ומישהו מנסה למשוך את זה או להשתמש בזה כמנוף בגלל בעיות פוליטיות כאלה ואחרות אני מבקש לדעת מזה.

אני ביקשתי את הנתונים. היות שסיימנו את התקנות אני הדפסתי את רשימת יצרני החלב והבקר לשנת 2020. יש רק שני ערבים מתוך אלף בבקר. יש טעות ברשומות וזה לא הרשומות הנכונות? ברשימת יצרני חלב כבשים שישה מתוך

וחלב עזים שניים מתוך 80. אני אשאל אותך שאלה: אתה מאמין שבקרב החברה הערבית יש שישה יצרני חלב עזים וכבשים? באופן רשמי, כן. לכן אני מבקש דיון מיוחד.

אני רק אגיד משפט אחד,

כבודו: מכסות החלב זה ליצרנים שמעבירים את החלב שלהם למחלבות ולא מייצרים כמו שרמז היושב-ראש. - - - לפני דיון אני מבקש הידברות עם חבר הכנסת אנטאנס שחאדה בפגישה או בחלופת מסמכים ותגיעו למתווה והבנות. אם לא - - - בסדר גמור. נתאם פגישה עכשיו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.